בוקר טוב. אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום ה-2 בנובמבר 2020, ט"ו בחשוון התשפ"א. על סדר היום דיון חירום - עזרה ראשונה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית - קידום הקמת חדרים אקוטיים באילת ובפריפריה. מדובר על דיון מעקב בהמשך לדיון שהתקיים בשבוע שעבר ספציפית על הקמת החדר האקוטי ביוספטל לאחר שהוועדה נחשפה לכך שיש איזושהי בעיה מבחינת קיום החדר האקוטי. אנחנו מחכים שדוקטור רויטל בר-אושר, מנהלת בית החולים יוספטל, תעלה ל-זום כדי שנוכל לדבר אתה, אבל בינתיים נשמע את משרד הבריאות האם נפתר הנושא של התקציב כי הרי זאת הבעיה. האם אופיר אביב אתנו?

אגף הכספים שלכם לא מחובר. אם תוכלי לדאוג שהוא יהיה מחובר כי אני מניח שאת תפני לאגף התקציבים כי הסיפור הוא תקציבי והוא לא ברמה המקצועית לגבי הקמת החדר האקוטי.

תנסו להשיג אותו. קופת חולים כללית, ישי אוריאל נאמן, ראש אגף התקציבים? אחריו מנהלת בית החולים. שלום. אני יכול לומר שהנושא לעת עתה הוסדר מול משרד הבריאות.

יש לנו מימון לתקופה הקרובה, עד לסוף שנה הבאה. הגענו לסיכום עד שני מיליון שקלים. עד לסוף 2021? עד לסוף 2021. אנחנו כבר אומרים שניתן פתרון שכרגע הוא מניח את הדעת, לפחות לתקופה הזאת, אבל לתקופה הזאת בלבד ולמקרה הספציפי הזה. בוודאי בתקופה הזו שבה בתי החולים כולם לא רק יוספטל ולא רק בתי החולים של הכללית נמצאים במצב בו הם נמצאים, גם בשגרה אבל ודאי בגלל הקורונה, ראוי שמשרד הבריאות או המדינה, משרד הבריאות ומשרד האוצר, ייתנו את הדעת לתקצוב שהוא מספק גם להקמה אבל גם לתפעול השוטף בצורה מסודרת של כל המרכזים האלה ולא רק כפלסטר.

אני אומר שכרגע אנחנו קיבלנו את זה על עצמנו מפאת חשיבות העניין והבנת המשמעות של זה ברמה הלאומית, אפילו שכרגע אנחנו לא מובטחים עד עולם אבל אנחנו מבקשים ומצפים שמשרד הבריאות ייתן את הדעת לכל המרכזים האלה בכל בתי החולים בצורה מסודרת. אם זה נפתר, זה נהדר. שלום. בוקר טוב לכולם. מה מצבכם באילת? אני מבין שהעניין נפתר, לפחות כפי שאמר לנו אגף התקציבים בקופת החולים. אני מבינה שכסף הועבר ממשרד הבריאות אלינו לכללית. אני אשמח מאוד שנקבל אותו אלינו לתקציב בית החולים. אני משערת שזה יקרה ביום-יומיים הקרובים. אנחנו מצדנו מפעילים את המקום לפי כל הכללים ולפי כל הנהלים. מאוד מאוד נשמח להמשיך את השירות כפי שהתבקשנו לעשות אותו. אני שמח לשמוע שזה נפתר. יש מישהו מהמוזמנים שרוצה להתייחס? מבחינתי העניין ברור. המטרה הייתה לראות שהנושא פתור. מבחינתי, ברגע ששמעתי מקופת חולים כללית שהעניין נפתר, לא נותר לי אלא לברך גם את משרד הבריאות וגם את קופת חולים. אני חושב שפתרון שנותן גם את התשובה עד סוף 2021 הוא בהחלט פתרון סביר לתקופה הזו.

שהחשיבות של המקום יחד עם החדרים האקוטיים הנוספים שייפתחו, ישאירו את המקום הזה פתוח גם בהמשך. מבחינתי אנחנו יוצאים להפסקה ונחדש את הדיון בשעה 10:30 בנושא הבא שעל סדר היום.

אני רוצה להגיד תודה רבה על תשומת הלב, על הנחישות ועל העבודה. תודה רבה.

תודה רבה.

10:10.